כן, ביקשתי. אני רוצה לדבר על הנושא של תדמור שלא מרפה מאתנו.

אני מציע לבדוק את הדבר הזה בפועל כי אנחנו צריכים לראות שמספר המשתמשים הוא כמו שאנחנו חוזים וגם הרופאים שעושים את זה מחוץ לשעות העבודה שלהם כעבודה נוספת עושים את זה תמורת התשלום שהם מקבלים כי יש

סל התרופות זה בדיוק אחת הנקודות. אם עושים רפורמה ומתייחסים לקנאביס רפואי כטיפול לכל דבר כמו שצריך להתייחס זה אומר שצריכות להיות לזה גם נגזרות ברמת סל

זאת דוגמה לסוג העבודה שמגיעה רפורמה מאוד גדולה ובתוך ים הפרטים של הדברים החשובים שהרפורמה הזאת עושה מגיע זנב שבעיניכם הוא זנב שהוא משהו קטן

לרפורמה. אנחנו

בסוף יושבים כאן אנשים שרוצים שהרפורמה הזאת

אתם אנשי המקצוע וצריך להביא להם את הפירות של הרפורמה החשובה הזאת. תודה רבה ותודה, הרב גפני, שהיית נחוש כמונו. תודה

במיוחד קופת חולים כללית, ואנחנו

בעוד שנה נתכנס כדי לראות מה קרה בינתיים. הנושא של הקנאביס הולך להתמסד. אם זה היה תלוי בי הייתי מכניס את זה לסל התרופות וכל מה שנלווה לעניין. אחרי 31 שנה בכנסת למדתי מהר מאוד להיות

בא משרד האוצר ואומר, אני תכף אביא לכם קיצוץ ותצטרכו להצביע על הקיצוץ. אנחנו ניפגש, בעזרת ה', אנחנו ואגף התקציבים. אני משבח על הרפורמה הזאת וכפי שאמרתי, להכניס

אבל אני חושבת שכשיודעים מראש מה סוכם מן הראוי שהסכמה כזאת - - - לא יודעים מראש.

הבנתי. אין "יודעים מראש".

למה הוא נועד אם יש לי מרשם? הכול ברור. המציאות היא שקודם היית צריך ללכת לרופא פרטי ולשלם 1,000 שקל או כל מה שנלווה לעניין

בזמן שאני מטופלת הוא היה "חשישניק", אחר כך הוא היה "קנאביס" ואחר כך "קנאביס רפואי". היו לו כל מיני תארים. הקנאביס לא יודע את כל הדברים האלה שאתם מדברים עליו. אני רוצה להגיד תודה רבה על משפט המפתח שאמרת שהקנאביס הופך להיות חלק מהממסד.

יצחק: אני מתנצל, בסדר?

האחריות היא שלי, לא שלו. המנכ"ל נושא באחריות עליו. יצחק: בחו"ל הוא יכול להשתבח במה שהוא רוצה. אבל שיבוא לפה לעמך, לאנשים הקטנים ויראה במה הם טובים. למה הורידו בן אדם שיש לו אישור

אנחנו עכשיו בקצב של כמעט 1,500 מצטרפים כל שנה. זה קצב אדיר. זה גם מסביר הרבה מאוד מהעומס שיש עלינו במשרד הבריאות.

כל אחד גם שולח את זה בדרך כלל חמש

אנחנו לא יודעים את האפקט הכולל של הדבר הזה. גם מי שמשתמש בקנאביס תהיו זהירים. לגבי השאלה על מחיר מקסימום אנחנו פנינו, וכדי לאשר מחיר מקסימום צריך את האישור

זה מכניס כסף למדינה. אני אומר שני דברים. יש לי הסתייגות בסיסית קשה מאוד מהייצוא, אבל הוא אושר על-ידי הממשלה ולכן אנחנו

מה צריך לקרות כדי שיהיה ייצוא קנאביס מישראל? בעיקר שני